אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים.

המדינה את מעונות היום והמשפחתונים, אי פתיחת הצהרונים בגני הילדים ותקצוב הצהרונים.

אני מבקש לומר לחברים שבמהלך הימים האלה מאז הישיבה

גם עם שר האוצר, גם עם שר העבודה והרווחה וגם עם ממלא מקום הממונה על

המשמעות של זה היא שאנחנו אומרים שעל

הם לא חוזרים. אני רוצה להתחיל בזה שאמר לי ערן יעקב, ממלא מקום הממונה על התקציבים, שהוא נתן הוראה

נמצא כאן מוטי אלישע. נפגשנו אצל שר העבודה והרווחה. יש התקדמותך בעניין הזה ותכף נשמע מה הוא אומר בנושא. אנחנו נצטרך גם להתמודד בחלד עם עליית המחירים. הוא צריך לתת תשובה גם לגבי המשפחתונים, האם את המקדמות המשפחתונים גם יקבלו כמו שקיבלו מעונות

אני גם רוצה להודות לשלמה אוחיון שהנהיג את זה ברשות המיסים ובאמת יום למחרת הייתי בקשר עם העובדות שלך וזה כבר יצא לדרך. זה פורסם ומתחילים לקבל. מי שנרשם, מקבל את התשלומים האלה. יש בעיה. מה אמר חבר הכנסת אזולאי, מקשים בקבלה. זה נכון מה שאתה אומר. נתונים ממשרד הרווחה שמשרד האוצר מבקש עוד בדיקה בעניין הזה.

אנחנו ביקשנו שני דברים ואני חושב שאם היו נענים להם,

ביקשנו, וגם הייתה הוראה של השר, לקחת את הילדים של שנה שעברה ולתת להם כהמשך.

כולנו יודעים שההורים של הילדים, המצב שלהם לא הוטב משנה שעברה אלא לצערנו רק הורע, מה גם שיש הורים בחל"ת והורים שפוטרו. זה היה

תקציב הבינוי הוא תקציב הרשאות להתחייב. אין דבר כזה קיצוץ.

אם יהיה בינוי, יתקצבו.

הלוואות זה כסף קבוע. אני יודע, אבל אתה יודע איפה הבעיה? התשובה היא בסופו של דבר שאנחנו לא הולכים לתת את ההנחה הזאת. כלומר, ההורים שהעלו להם בין 80 ל-130 שקלים

צריך להוציא את ההנחיה לגבי מעונות היום.

גם במעונות יום וגם במשפחתונים משרד המשפטים הוציא הנחיה וההנחה אומרת שזאת רק המלצה. זאת לא הנחיה אלא רק המלצה.

אנחנו מנסים למצוא פתרון עם האוצר. אנחנו בסוף סגר שני, לקראת סגר שליש, ועדיין אין לנו פתרון.

מי מהאוצר יכול להשיב על הדבר הזה? האוצר ומשרד המשפטים שהוציא את ההנחיה

מי אמר שההנחיה של משרד המשפטים היא רק המלצה ולא הנחיה? כולנו אומרים. יש לי את זה כאן. זה כתוב שם במפורש.

אפשר להעלות את משרד המשפטים ל-זום? המסמך של משרד המשפטים מתייחס למעונות היום הפרטיים ושם המדינה אומרת שאין לה יד ורגל ומשרד

הסיפור של המשפחתונים והצהרונים, לא נרפה ממנו. אתם לא תברחו ולא תתחמקו מהעניין של הסבסוד הזה גם בגנים הפרטיים. זה המקום שבו נשים יכולות לצאת לעבודה.

אני רוצה לדעת. מעונות שהם מעונות מסובסדים, מעונות שיש להם סמל,

כל המקומות האלה, אני מבקש את ההתייחסות שלכם.

משרד המשפטים זה לא אדמו"ר שאני בא אליו לבקש

לזלזל וחייבים לתת להם את זה. איציק, הגעת בדיוק בזמן. אני אומר לך שגם ההנחיה שיצאה במשרד המשפטים עליה דיברו עכשיו, נאמר שזאת רק המלצה.

שני הם מפסידים כסף ואין להם מענקים ואין להם כלום, במיוחד לעמותות, וחייבים לתת להם את הפתרון

אני מדבר על ההורים.

אני מבקש ממשרד המשפטים וגם ממשרד האוצר. גם שההורים לא יצטרכו לשלם. אני מבקש לתת לנו

אני לא רוצה לשמוע תשובה האומרת אנחנו לא בעניין.

אתם בעניין ואני רוצה תשובה. אני רוצה לעבור לצהרונים. רק

שברגע שההורים לא משלמים, המדינה תצטרך לסבסד.

המדינה צריכה

אתם לא יכולים להוציא קול קורא ולהגיד להם אין. מוטי, אתה רואה, זה לא כל כך נורא לבוא לכאן.

אוהבים אותך.

זה ממש לא יכול להיות. גם משרד החינוך, גם משרד האוצר. נראה מה לעשות.

עמוס שקדי, משרד החינוך, אתה יכול לומר לגבי העניין הזה? אני חושב שיש קושי אמיתי לשלם כפול על

מול הצהרונים, מול הנושא הזה שהוא נושא מרכזי בחיי העבודה בישראל

אתם לא יכולים לעשות דבר כזה.

אני ביקשתי שתעשו צדק. אני בעד אבל צדק מלא. אבל עכשיו שתהיה שנת

הרשויות העשירות גובות מההורים וכל הורה משלם 900 שקלים ואין שום בעיה. הרשויות העניות נפגעות.

והבעלויות. לכבוד אכסניה פותחים תודה כפולה לאכסניה המכובדת של הרב גפניי.

זו תמונת המצב. אני אחרי סבב של שבוע עם שר האוצר,

זה לא יכול להיות שאתם תבואו ותגידו שעכשיו אתם מתחילים עם הצדק. זה בסדר, צדק

אבל ללבן, קודם תנו לילדים להיות בצהרון.

אני אשלים את התשובה. עד שאני לא

מה אתה אומר?

אתה משרד החינוך. נכון.

מר שקדי, תקשיב לי. כל האמירות האלה, אני לא נכנס לזה. אני לא ועדת החינוך של הכנסת ואני גם לא משרד החינוך ואפילו לא משרד

חייבים לייצר הסדרה אבל בחלק מהמקומות ולא יעזור שום דבר, אותן סייעות בגני הילדים בצהרונים לא קיבלו את אותו תקצוב. בהחלט נעשו כאן מהלכים מאוד בעייתיים.

אתה אומר שיש טענות שלא הגיע הכסף למקום אליו הוא צריך להגיע,

אנחנו מנהלים שיח גם עם משרד האוצר, גם עם משרד החינוך, בו אנחנו מציגים באופן ברור איפה נמצאות הבעיות,

עם נושא של העסקת הסייעות בצהרונים. ברשויות חלשות,

שם אנחנו רואים את הסבסוד של הצהרונים, יש לנו קושי אובייקטיבי עם חלק משמעותי מאוד מהסייעות שהיקף המשרה שלהן,

גם ממשרד האוצר וגם מחשב משרד החינוך - להתייחס אל השנה הזאת כאל שנת מעבר בה אנחנו נצטרך לראות איך

שבהן אנחנו צריכים לטפל מחדש בנושא של הסכמים, אולי בהפרדה המבנית בין בוקר לצוהריים על מנת לייצר את הפתרון הראוי למצבים של היעדר יכולת להעסיק לחצי שעה או לשעה כוח אדם נוסף על

אם הרשויות היו פועלות לפי ההסכם הזה כמו שעשו למשל בסייעת השנייה, בואו נזכור שעכשיו יש שלוש קבוצות בשטח. יש סייעות דור א', יש סייעות דור ב' שנקלטו עד שנת 2015,

ויש סייעות דור ב' שנקלטו אחרי 2015,

מה אתם רוצים שהם יעשו? את עמדתך הזאת אני רוצה לדעת.

אין לי טענות. אני לא בא עם

זה ממש כפי שאמר היושב ראש סדום.

עצם העובדה שאנחנו בישיבה השנייה ועדיין לא יצאנו מכאן עם פתרון,

אני מבקש מכל החברים

זה חשוב גם לנו. בהחלט. תודה רבה. רבותיי, אני מבקש לסכם את הדיון. אני מרגיש רע עם הדבר הזה.

בסופו של דבר יש את האנשים שהם קובעי המדיניות ובין קובעי המדיניות בישיבה הקודמת לא יכולתי להגיד את זה אבל היום אני יכול ואני אומר את זה כיוון שבמו אוזניי שמעתי יש הנחיה. אף אחד לא אומר לא לעשות צדק. לעשות צדק. אבל יש הנחיה של כל השרים הנוגעים בדבר. אתם רוצים? אני אלך גם לראש הממשלה אבל הוא לא נוגע בדבר כמו ששר האוצר, שר החינוך ושר העבודה והרווחה נוגעים בדבר. הם כולם מדברים על כך שצריך שתהיה איזושהי שנת מעבר. לא לברוח מהעניין עצמו. להתמודד אבל להתמודד לא בתקופה הזאת. אנחנו נראים רע מאוד. אני מבקש שבתוך שבוע תתנו לנו תשובה מה עלה בכל העניין הזה. אני יודע שאתמול היה דיון שעדיין לא העלה דבר.

אין סיכומים. אני מבקש להשקיע יותר זמן ויותר אנרגיה בעניין הזה ולהגיע לפתרון. אני מבקש את התשובה עד סוף השבוע. תגידו מה עלה בגורל הצהרונים מאפס עד חמש, שזה על פי רוב אלה שבמצב כלכלי או במצב סוציו אקונומי נמוך. תודה רבה. אנחנו נמשיך את זה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.